בוקר טוב, אנחנו התכנסנו היום לוועדה המיוחדת לזכויות הילד. לפני שנפתח אני מחויב להקריא על פי הייעוץ המשפטי. כידוע ישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת, והפרוטוקול וגם שידור הישיבה יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת. ככל שיעלו עניינים הנוגעים לקטינים וקטינות

אחת מהדרישות הייתה הפעלת תוכניות בין-משרדיות לליווי וטיפול באלפי פצועים

נכון,

כי גם כל אלה ששומעים את היריות והם רחוקים. ילדים שנמצאים בבתים רחוקים ממקור הירי הם גם מבוהלים.

את הפחד המלווה כל אחד מאיתנו.

אנשים מוכרים בתים ועושים רילוקיישן כי נכנסו להם לבניין. הם יודעים מי נכנס להם לבניין. הם יודעים איזה אנשים. אני אומרת לכם, בבניין שליד הבית

אני רוצה גם לדבר על תופעה ועל ההשלכות שלה שלא פחות מהפשיעה ומהרצח,

בתקופה האחרונה אנחנו כמעט ביום-יום רואים הריסת בתים. כשהורסים בית,

אני מקווה שביום אחד המדינה תפסיק להרוס את הבתים של התושבים שלה,

הגיעה הזמן שתמצא פתרון לכל הסוגיות האלה. היא צריכה לשים על השולחן שלה קודם כל את הנושא של

קודם כל באופן אישי אני חייבת לומר כאן לכולם, אני תושבת הדרום ואני גרה בסביבה של יישובים בדואים. לא מעט אנחנו שומעים יריות בבתים ואנחנו מתכווצים. קודם כל אני

אני רוצה לתת לה לסיים. תרשמי לך את הדברים, בסדר?

אני אגיד שאלה הנתונים שאני קיבלתי הבוקר ממרכזי חוסן. זה שלושה שפועלים או שאמורים לקום?

יש בקשה ממשרד החינוך שגם דיברו עליהם כאן חברי הכנסת המכובדים, להקמה

כל עוד אין ארגון הולם בתוך הרשות כדי לתכלל את הפעילות שאנחנו מייחלים לה, אזי אפשר לדבר על הרבה מאוד תוכניות שלא שוות כלום, לגבי הרבה מאוד יישובים שאינם ערוכים לזה. כמנהל בית ספר חוויתי רציחות של אימהות שהילדים שלהן היו אצלי בבית הספר. אני יודע את הצעדים שצריך לעשות כדי להגיע לתלמידים שצריכים את העזרה המיידית של המערכת, כי הטיפול

בוא תיקח גם אתה אחריות ותתחיל להפעיל לחץ כדי שהקברניט יקבל את ההחלטה בכנות שהוא רוצה לעשות את זה, ועושים את זה באמצעות תכלול של כל התחומים: חינוך, רווחה, פסיכולוגיה, סביבה, תשתיות, רפואה. כל התחומים משולבים אחד בתוך השני, וזה לא משהו ספציפי שצריך ללחוץ על הכפתור כדי לעשות

ארגוני הפשיעה הכינו רשימה, כתבו שם 160 אנשים. אתם מבינים שכל אימא,

כל אחות צריכה להתכונן נפשית. תקראו את הכתבה, היא כתבה קשה. חיסלו 25. הצליחו להגיע ל-25. כל אחת מאיתנו צריכה להתכונן נפשית כי כתבו שם, גם אם אתה לא מעורב, כדי להכאיב לך אז פוגעים בקרוב משפחה. אם לא מגיעים למי שנמצא ברשימת

שלום אדוני היושב-ראש,

אני לא אחזור על הדברים אבל אני רוצה להתמקד בעצם בשתי נקודות חשובות.

התפקיד שלי הוא רכז המאבק באלימות ובפשיעה בחברה